שלום וברכה צוהריים טובים, אם אני לא טועה זה הדיון הרביעי שלנו בנושא של הנגשת שירותים לתושבי חוץ המתגוררים בישראל כחוק. היה לנו, כפי שדיברנו בוועדה הקודמת, שיחות עם מנהל האוכלוסין, ברשות המנכ"ל, הוא כבר לא חדש, הביא לנו הוראה חדשה לדיון. אני מזכיר שבדיונים הקודמים הועלתה הבעיה של אלה שנמצאים כאן כחוק א' שבעצם לא יכולים לקבל שירותים בחלק מהמשרדים, בחלק כן. כל משרד מתנהל אחרת, כל משרד נותן לו מספר אחר, חלקם מגיעים ל-4-5 מספרים שהם לא יכולים להיות מזוהים, נתקלים בהמון בעיות בהמון משרדים. עלתה בוועדה השנייה הצעה קצת מרחיקת לכת, ליצור מספר ביטוח לאומי אבל אני חייב לומר את האמת, אייל מנהל מינהל האוכלוסין לקח על עצמו לטפל בסוגיה הזאת, ואני אשמח לפתוח איתך אייל, הם יש לנו פתרון לנושא שעלה כאן? צוהריים טובים אדוני יושב הראש, צוהריים טובים לשאר המשתתפים. אני נכנסתי לתפקיד,

דיברנו על זה, עשיתי התייעצות עם הצוות שלי, יש פה את יואל ליפובצקי משמאלי ראש מנהל אוכלוסין והצוות המשפטי שלנו, דניאל סלומון ואודליה ואנשים נוספים ועברנו על הכל. מסתבר שבחוק אזרחות, חוק מרשם, למעשה, כל אשרות מסוג א' כלומר א'1 תושב ארעי, וא'2 שזה סטודנט ו-א'3 שזה איש דת, ו-א'4 וכולי, אנחנו מחויבים למעשה לרשום אותם במרשם אוכלוסין לקבל זהות. תעודת זהות זה לא משנה, הם לא אזרחים אבל הם נחשבים כתעודת זהות. ברגע שלמעשה כל אחד כזה יכול לגשת ללשכה ולהירשם, לקבל מספר זהות וברגע זה סגרנו את האירוע,

הוא יכול לקבל שירותים מתוקף תושב המדינה והוא תעודת זהות. זה הפתרון המרכזי. יש אוכלוסיות אחרות, אירועים אחרים, זה ה-ב'2 שזה למעשה התיירים שמגיעים לישראל, מגיעים לתקופות קצרות, שלושה חודשים אמורים היות כאן, אפשר להאריך להם כמובן, הם לא נרשמים והם למעשה אמורים להזדהות עם דרכון, כפי שלמעשה כל מדינות העולם עושות. אתה מגיע למדינה כאדם זר, כמבקר זמני, אתה יכול להזדהות עם הדרכון שלך. אני חייב לומר לך אייל, אני שמח מאוד. הסוף, אני חושב, מצוין, ולהרגיע גם את דני זקן שלא יצטרך להיכנס למערכת שהוא הציע את עצמו, אני מודה לו על כך. אני חושב שברגע שיהיו מספר זהות, כל המשרדים יודעים איך להתכנס. בגדול בסופו של האירוע אני רוצה להודות באמת לצוות שלך שעשה עבודה באמת מדהימה, התקדם יפה וככה הגענו לפתרון הזה. יהיה לו מספר זהות, ככל מספר זהות. עם ההגדרה שלו, זה לא משנה את ההגדרה החוקתית של הסיטואציה שלו, יש לו מספר זהות, הוא יוכל להזדהות. אני חושב שפחות או יותר, אלא אם כן למישהו יש איזושהי שאלה או הערה. אני חושב שבזה, באמת, לפעמים הפתרון הטוב הוא הפתרון הטוב ביותר בלי להיכנס לעוד נימוקים אני אשמח לשמוע אם יש למישהו איזושהי התייחסות. שלום, קוראים לי ליאור, אני יושבת ראש האגודה הישראלית לזוגות בינלאומיים. דבר ראשון אני מאוד מברכת גם את הוועדה וגם את רשות האוכלוסין על ההחלטה באמת לטפל בעניין הזה של חוסר במספר זיהוי לאנשים שנמצאים פה כחוק, שחיים פה כחוק באשרות א'. אני כן רוצה להסב את תשומת ליבה של הוועדה ושלחתי גם חומר רקע בנושא בדיון הקודם ולא יצא לי להעלות את הסוגייה, זה שבישראל חיים כחוק אנשים גם באשרות ב' 1 ונמצאים באשרות האלה במשך שנים, לצורך העניין האוכלוסייה שאני מייצגת אלו אנשים שנמצאים בהליכי התאזרחות מכוח זוגיות, תהליך מדורג, איחוד משפחות, שזה כל מיני שמות, ומכוח הנהלים של רשות האוכלוסין, נמצאים במעמד הזה בין תקופה של חצי שנה עד ארבע שנים פלוס, גם תלוי כמה זמן זה נגרר, והם בעצם סובלים מאותם בעיות של כל האנשים שאין להם מספרי זיהוי. שזה אומר להפיק מספר 77 אם יש להם זכאות בביטוח לאומי, ולהפיק מספר 89 במשרד התחבורה כשהם רוצים להמיר רישיון נהיגה זר או לעשות רישיון נהיגה ישראלי. וכל שאר המספרים הזמניים שכבר דיברו עליהם פה ארוכות, אז זה אוכלוסייה, אם אני לא טועה לפי הנתונים האחרונים שיש לי של רשות האוכלוסין מדובר על קרוב ל-10,000 איש שנמצאים במעמד הזה כחלק מאיחוד משפחות. אני לא מדברת כמובן על מאות האלפים שיש של עובדים זרים שגם זה אותו מעמד אבל מסוג קצת שונה, יש תתי אשרה.

אני אשמח לדעת אם יש פתרון צפי לאוכלוסייה הזאת?

אבל כפי שאמרנו בדיון הקודם, המעמד החוקי של הב' והמעמד החוקי של הא' הוא מעמד שונה. הוא מעמד שונה דו כיווני, זאת אומרת הב' באופן עקרוני, ברגע שזה מוסדר, אז הם הופכים להיות אזרחים. אבל מעמד הביניים הזה הוא מעמד חוקי מסוים, אתה לא יכול לעשות מספר למעמד זמני, אתה יכול לעשות מספר למעמד, זה מה שמבחינת החוק כרגע, יכול להיות שצריך למצוא לזה פתרון אני לא אומר שלא, אני לא מתעלם מהדבר הזה, אבל מה שמתברר שא' בחוק אמורים לקבל מספר שהב' אמורים לקבל אישור כשיוסדר מעמדם, כי ב' באמת הם כמעמד זמני. צריך לראות איך לפתור את הדבר הזה אחרת איך פותרים את הדבר הזה שהמעמד הזמני הזה לא יימשך הרבה זמן, הם ממתינים הרי למשהו. רק כדי להבהיר, המעמד הזה של הב' הוא אמנם מעמד זמני בתוך הליך שהוא ארוך מאוד מאוד, של 7-9 שנים אבל הוא מעמד שהוא מוסדר - - - בשלוש דקות קפצת לעוד ארבע שנים, זו התקדמות.

אמרת מקודם שזה בין חצי שנה לארבע שנים, ועכשיו זה 8 שנים את אומרת. אני אומרת שההליך הכולל עד ההתאזרחות הוא בין 5-7 פלוס שנים, תלוי עד כמה זה נגרר, אבל המעמד של ב'1 הוא מעמד שנמצאים בו על פי הנהלים תקופה, זה לא תקופה שמטפלים בי בדיוק אז אני צריך לעבור אלא על פי הנהלים התקופה היא תקופת מינימום. אנחנו נבקש מהיועץ המשפטי של רשות האוכלוסין לעשות - - - בין חצי שנה לשלוש שנים, זה לא שמונה ולא תשע ולא 15. אני מתכוונת התהליך המדורג, עד ההתאזרחות. אבל יש לו א'5 באמצע והוא מקבל מספר זהות, אז זה כבר לא קשור.

ב'1 זה בין חצי שנה לארבע שנים אם מדובר בתושב קבע שעושה תהליך, בכל מקרה הזמן על ב'1 זה תקופת מינימום שבמקרה של זוגות שלא נשואים,

היא מאוד ארוכה. בסדר גמור, עוד התייחסות? כן. שלום, דני זקן, סגן ראש מנהל הביטוח - - - הורדנו לך אבן מהלב. ממש ככה. כמעט הפלנו עליך תיק ואתה עכשיו רגוע. בדיוק התכתבתי עם יואל, להבין שבאמת זה אמיתי, זה בהחלט בשורה אמיתית. כל הכבוד אני חייב לומר דני.

בסדר, הבנו שזה פחות או יותר הכיוון. מבחינתנו אחר כך נבין את המשמעות באמת לגבי ההמשך, איך נבצע את זה בפועל, אבל כשאני אומר זו בשורה של ממש, זה בראש ובראשונה לציבור שהיום, לפי הרישומים שלנו, 25,000 משפחות, כלומר אנשים שזה גברים נשים וילדים, שאנחנו נפסיק לטרטר אותם במערכות הביטוח הלאומי, במערכות הגמלאות, במערכות של שירותי הבריאות כי בסופו של דבר הם גם זכאים להיות חברים באחת מארבעת קופות החולים. היום התהליך הוא, כפי שהסברנו את זה גם בפעמים הקודמות, הוא תהליך ידני של הזנות ידניות והרבה מאוד מכתבים ובירוקרטיה, וזה יצמצם כמעט לאפס את הצורך שלנו להתעסק עם הדברים האלה, ויביא למיצוי זכויות, אפשר לומר ממש מקסימלי, אז אנחנו ממש שמחים על ההודעה הזאת, ותודה רבה למנכ"ל רשות האוכלוסין, ליואל ולכל הצוות שמאחוריכם.

תודה.

רחל מורגנשטרן, עמותת 'חיים וחסד'. דבר ראשון אני רוצה להודות, זה יום בשורה מאוד גדול לאלפי תושבים שגרים פה בישראל נמצאים בתהליכים של עליה ורוצים להשתקע, והדבר הזה באמת יניע אותם ויעזור להם להתקדם בתהליך. אני רוצה להודות ליושב הראש ולוועדה על כל המאמצים שנעשו, להודות למשרד החינוך שהתגייס ובינתיים ייצר מענה ידני ובזכותם בוועדה הראשונה הגענו פה עם שמות של עובדי הוראה ששנים לא קיבלו את הזכויות שלהם והיום אנחנו יכולים לומר, כולם פתחו תיקים, לכולם יש מענה, זה הרבה עבודה וממאמץ, זה הכל ידני כמו שאנחנו מבינים. והמחשבה שלנו היום שלבוא ולבקש מה יהיה הפרוטוקול?

מה יעשה מישהו שבעוד חצי שנה יגיע לישראל וירצה לעבוד? זה מייתר את הצורך בתהליך הזה של יצירת פרוטוקול, זה מייעל את מערכות הממשל, כל משרדי הממשלה לא יצטרכו לרדוף אחד אחרי השני לדעת האם הוא מסוקר אצלכם?

הוא עשה עליה? באנו פה היום לייצג משפחה שנולדה להם תינוקת עיוורת עם תסמונת גנטית מאוד נדירה שמערכות גוף נוספות לא עובדות, והם לא יכולים לקבל עזרים רפואיים, היא צריכה עיניים,

לצערנו אין לה בכלל ארובות עיניים. משרד הבריאות אמרו לה שהיא לא תוכל להגיש בכלל את הבקשה כי אין לה מספר מזהה. אז בשם התינוקת הזאת שלא תצטרך לפנות למשרד הבריאות, לפנות למשרד הרווחה, לבקש מהם את ההתחלה של התהליך. בבת אחת היא תגיש בקשה אחת, כל משרדי הממשלה יתנו לה את המענה שמגיע להם. אנחנו נחסוך זמן, כולם נחסוך זמן ומה שבאמת חשוב זה שבאמת אנשים יוכלו לקבל את המגיע להם בקלות וביעילות. כמה עובדות של חיים וחסד יוצאים עכשיו לאבטלה בגלל הבשורה הזאת? עובדות של חיים וחסד הוציאו היום נופשון לאימהות לילדים עם צרכים מיוחדים. אני רוצה גם להודות מאז הדיון הקודם שהיה לנו דיון קצת עירני ב-28 בפברואר, אז קיבלנו גם תודות לאנשים שפנו למשרד החינוך, צריך להגיד את האמת, אני הערתי בפעם הקודמת את הנושא של משרד החינוך אז צריך לומר, קיבלנו מאז הרבה מכתבי תודה, גם ממשרד החינוך וגם פניות של מעונות ממשרד הרווחה, קיבלנו באמת המון פניות. משרד העבודה. אני מתנצל, גם הייתי לומד אזרחות וליבה ביסודי, לא הייתי זוכר את כל ההסכמים הקואליציוניים של פיצולי המשרדים, אני מתנצל מראש, זה באמת מורכב. אבל את צודקת. ההערה נכונה, משרד העבודה. אני שמח שאחרי ההודעה של אייל ושל יואל אנחנו נכנסים, אני מקווה, לעידן חדש,

שנכנסים לעידן חדש, של הדברים האלה. ותודה רבה לכל המשרדים באמת שנרתמו. הישיבה אמורה להיות די קצרה, אבל בואו נשמע התייחסות.

אתחיל בשאלה אולי זה יחסוך זמן ואם לא אני ארחיב דקה. ההצהרה כוללת גם את 2 א/'5?

אז אני ארחיב בדקה ברשותך. ברשותכם אני אסביר מה זה 2 א/'5 למי שלא מכיר או מכירה, אז אני מעלה כאן את קולה של קבוצת זרים, גרים, שיצא לי הרבה פעמים פחות לדבר עליה למרות שהיא נמצאת כאן כחוק. המדינה קוראת לה זרים שאינם בני הרחקה שזו דרך יפה לומר מצד אחד כן הם נמצאים כאן כחוק,

אני לא יכול להרחיק אותם, ומצד שני אני לא רוצה להסדיר את המעמד שלהם. אני מעלה את הקבוצה הזאת עכשיו, כי כשקראים את הפרוטוקולים הקודמים של הדיונים האלה, אם רק מייחסים את האצבע על השם של הדוברים שתראו את הצרות שלהם מהסיפור של 9 ספרות שאין להם, בקלות אפשר לחשוב באריתראים שמדברים. אני אומר את זה כי זו קבוצת אזרחים שהדוגמה הכי מובהקת כבוד יו"ר הוועדה, זו קבוצה שממלאת את כל החובות שלה למדינה, משלמים מיסים, עובדים כולם כי אין להם ברירה. קצבאות ביטוח לאומי אנחנו לא נותנים להם. קופת חולים כמוני וכמוכם אנחנו לא נותנים להם, שלא לדבר על נקודות זכות.

לגבי קצבאות הביטוח הלאומי הם מבוטחים כמו העובדים הזרים בשלושה - - - ביטוח, ותדע שאנחנו משלמים לא מעט קצבאות. יש שלושה דברים שהם מבוטחים בהם? ספציפיים?

ולכל שאר הקצבאות ולרובן, שמביא אותי לנקודה בדיוק, ש-2 א'/5 הומצאה כדי שהם לא יהיו תושבים. ואז נשאלת השאלה, כבוד יו"ר הוועדה, מדובר באנשים שהמדינה קוראת להם זרים שאינם בני הרחקה, אני קורא להם ברשותכם, פליטים ומבקשי מקלט. אנשים שברחו מזוועות שרק השתיקה יפה להם, ואני קורא להם פליטים ומבקשי מקלט לא רק כי זה מה שהם, אלא כי זה גם הדבר הראוי לעשות במדינה שהוקמה על ידי פליטים, למען פליטים, בין השאר למעט פליטים, שכולם יודעים מפני ממה הם ברחו. וכשאנחנו עושים מהלך כל כך גדול שהוא כל כך גדול שבאמת הוא מדהים ומבורך, אני שואל, יש פה דיון שאנחנו לא ניכנס אליו, למה זה הדבר היהודי, האנושי, הפן האנושי לתת להם מעמד וזכויות? לא זה הדיון. אבל הנקודה לעצם הדיון היא כן למה במקום שהמרור שלהם יהיה מרור שהוא בהיעדר מעמד וזכויות, וזה יישאר לצערי כרגע, למה שלפחות לא נפתור את המרור הבירוקרטי? בן אדם רוצה להוציא היתר על היעדר עבירות מין לא יכול, כי הוא הולך למשטרה והיא לא מזהה אותו, ואני לא אחזור על כל הדוגמאות שניתנו פה בפרוטוקולים שפשוט רלוונטיים גם אליהם. אנחנו מדברים על אזור, אם אני זוכר נכון, על 24,000 אנשים שהם א'2 ו-א'4, אנחנו מדברים פחות או יותר על אותה כמות שהיא 2 א'/5. למה שלא ניתן גם להם את תשע הספרות האלה שלא ישנו דבר במעמד שלהם, ופשוט יעזרו גם למדינה וגם לציבור הזה לקבל את המינימום של המינימום, זה הכול? אני אשיב ברשותך כבוד יושב הראש, קודם כל צריך לעשות דיון נפרד על הקבוצה הזאת. כרגע הם לא בחקיקה. הם א' נכון? הם סעיף 2 בחוק, הם לא א', ולכן הם לא נכנסים לחקיקה. ולכן נצטרך לעשות בנפרד על איך מטפלים בהם. אני רק אגיד שהדוגמה שנתת, דוגמה על תעודת יושר, היא לא מדויקת כי זרים יכולים להוציא תעודת יושר במדינת ישראל, גם אם הם לא חיים פה, גם אם אין להם מספר זהות. לא החבר'ה שלנו, וזה נמצא בדיון ישיר עם המשטרה. ומה שהם אומרים לנו בכנות, כבוד המנכ"ל,

אני מצטער שאני נכנס לדבריך, מה שהם אומרים לנו זה אין לנו מספר תשע זהות, יש להם מספר פיקטיבי, הם לא יכולים לקבל אותו, הם לא יכולים להוציא רישיון נהיגה, הם לא יכולים לעשות דברים אחרים. הם לא יכולים, למה? הם בני אדם.

זאת החובה שלנו. למה? א' אתה צודק הם בני אדם וצריך לדאוג להם. ואני עוד פעם אומר, אנחנו נעשה דיון בנפרד אצלנו ברשות, נראה איך כן אפשר לעזור לקבוצה הזאת כדי לאפשר להם להתנהל במדינת ישראל כל עוד הם פה. תודה לכם. כן רצית להתייחס?

שלום, קוראים לי חיים מאגף התכנון והתקשוב של המשטרה. אני מניח שהמטרה של השיחות והפתרון זה לא רק להנגיש שירותים הם גם להנגיש שירותים אם אפשר באופן מקוון. אם מקצים לחלק מהאוכלוסייה שמנית, מספר תעודת זהות זה מצוין, כמו שנאמר פה הרבה, אני לא חושב שזה תנאי מספיק, בסופו של דבר אני רוצה להבין אם יש פה מישהו מרשות התקשוב, אני אשמח להתייחסות שלו, איך בסופו של דבר אזרח זר כזה שגם אם קיבל תשע ספרות הולך להירשם למערכת ההזדהות הממשלתית שבסופו של דבר היום נדרש יותר מתעודת זהות בשביל להירשם בה? רישום בעיקר מול כרטיסי אשראי ובנק וכו' כדי להגיע לרמת אבטחה גבוהה, לדעת שאותו בן אדם אחרי מול הבן אדם, בעגה המקצועית שלהם רמת אבטחה של רב"א 3. אני שחר נוימן, מערך הדיגיטל הלאומי, כבר לא רשות התקשוב. שלום. קודם כל אנחנו לקראת הדיון הזה עבדנו ביחד עם ביטוח לאומי על פתרון טיפה שונה על האוכלוסייה הזאת קיבלנו עכשיו את הבשורה מצד רשות האוכלוסין שאנחנו שמחים עליה כי אנחנו עובדים על רשות האוכלוסין הרבה מאוד במערכת ההזדהות ותלויים למעשה במערכת ההזדהות ולכן אנחנו נלמד מה הפתרון שבעצם מוצע ואז נדע לתת להם מענה גם במערכת ההזדהות שכמובן היא לא רק למשטרת ישראל, אלא לעוד כמה משרדים שיש פה, כדי שהם יוכלו להירשם. אנחנו נצטרך להבין האם יחד עם מספר זהות הם מקבלים גם, אני לא יודע אם תעודת זהות, או אם יש תאריך הנפקה,

כמו מספר קופת חולים וכל מיני דברים כאלה שאנחנו יודעים שביחד, בעזרתם, אפשר להירשם במערכת ההזדהות ומשם לשירותים שלכם כמובן. בוא נאמר שברגע שיש להם מספר זהות ומערכת התקשוב הממשלתית מכירה אותם כמספר, הטכני הזה יכול להיות שצריך להיפטר, אם לא כרטיס אשראי אז כרטיס קופת חולים, משהו יצטרכו לפתור את הטכני, אבל זה אמור לתת.

זה בעצם בדיקה מול שני מאגרים בלתי תלויים כדי לאמת בן אדם. רק לשאלה שהוא שאל, לדבר שעלה פה. האזרחים הזרים שהם לא א', האם יש להם דרך להוציא תעודת יושר במשטרה מול הדרכון שלהם? מה שעלה פה בדיונים הקודמים, האם זה מציאותי או לא? כי זה אחד הדברים שעלו. עד כמה שאני יודע, אנחנו באמת צריכים איזושהי תעודת זהות של תשע ספרות כמו שנאמר, צריך לעשות בדיקה יותר לעומק. דרכון זה אירוע. מספר דרכון לא בהכרח אומר חד ערכיות, יש עם זה הרבה בעיות,

לא נפתח את זה פה, אבל מספר דרכון הוא לא מספק בשביל לזהות בן אדם. אדוני יושב הראש רק אם נדייק ברשותך, עם מספר דרכון יש עוד בעיה, שמספר דרכון מורכב גם כן מאותיות, והמערכות למיניהן לא יודעות לזהות אותיות.

על זה סיימנו, זה היה מערכת התקשוב, עכשיו מדברים על משהו אחר. אלי אנחנו שואלים על משהו אחר והוא העלה נושא של אזרחים. השאלה אם יש לכם דרך לתת מענה לנושא הזה של אותם 23,000 זרים שנמצאים? זהו משהו שנצטרך ללכת לבדוק את המורכבות, אני בהחלט מבין את מה שנאמר פה

אני חושב שהוא משמעותי בהרבה בחינות ואני חושב שכדאי,

עוד התייחסות, כן? שלום, תמר להבי ממשרד הרווחה. האם המשמעות היא שהיום לא נדרש להנפיק מספרי זיהוי משרדיים לאוכלוסיית א'4 ו-א'2? והאם נקבל אותם באופן אוטומטי בהעברת הנתונים שאנחנו מקבלים היום ממרשם האוכלוסין, כפי שאנחנו מקבלים לגבי אוכלוסיית האזרחים? ברגע שנרשמו במרשם, הם יצטרכו להגיע, להירשם, ולמספר זהות, וזה יישב בתוך המרשם ותצטרכו למשוך את זה כפי שאתם מקבלים היום. אז הם יימשכו אוטומטית? כן. מעולה, תודה רבה. ראשית תודה רבה, דב ליפמן מעמותת יד לעולים, אנחנו כמובן מברכים על ההחלטה.

האם יהיה איזושהי דרך להבחין במספר הזהות שהם מקבלים בין עולים ותושבים לאנשים האלו, או שזה יהיה אותו דבר? לפי המספר לא אבל אנחנו נוכל לראות בתוך המערכות מה המעמד שלהם. ומי שרואה את המערכות יוכל לדעת מה המעמד שלו. תודה רבה. כן, רצית עוד התייחסות? ברשות כבוד יושב הראש, אני רוצה לחזור אחורנית לפני הבשורה הטובה ששמענו היום, כי בינתיים אנחנו עדיין נמצאים במצב שאין מספרי זהות לתושבים. יש לנו משפחות שעדיין נמצאים בתהליך מול רישום של מעונות, כפי שדיברנו בוועדה הקודמת, עדיין לא קיבלו מענה מספק. המערכת לא נגישה, הם לא יכולים לדעת אם הם נרשמו או לא, אם זה התקבל או לא, מקבלים מסמכים סותרים, הודעה מצד אחד שהם התקבלו, הודעה מצד שני שלא. אנחנו מטריחים את הוועדה לפנות שוב פעם למשרד העבודה מה קורה? מה שלב הביניים? עד היום שכל אחד.

אני מציע, ברגע שההוראה יוצאת לרשות האוכלוסין, להציע למשפחות - - - ללכת להוציא מספר זהות. ממחר אפשר ללכת להוציא מספר זהות, אחרי מרתון הדרכונים? אני יכול לעדכן אותך שבירושלים ובחיפה כרגע ברשות האוכלוסין יש תורים פנויים בגלל המבצע של שר הפנים, אז שירוצו היום. אנחנו נמשיך בפניות, אבל אני מציע שלא נתעכב על מצב כזה של ביניים, ברגע שאנחנו הגענו לאיזשהו פתרון, בוא נלך על הפתרון הזה. כמו ששאלה נציגת משרד הרווחה שהיא לא תצטרך עכשיו להנפיק מספר לבד, וזו תצטרך להנפיק לבד, כי אנחנו לא נצא מזה. לפעמים תהליכים לוקחים זמן. בסדר גמור. אז אני שמח מאוד, אני חייב לומר שאני שמח מאוד שאנחנו אחרי כל הדיונים האלה הצלחנו להגיע לפתרון מיטבי, אני גם אמשיך לעקוב אחרי הנושא הזה של המשטרה למצוא פתרון לנושא שהעלית. רק במשפט, זה לא רק הנושא של המשטרה. כן אבל הנושאים האחרים כמו שאמרנו לך, הפתרון נבע, בסופו של דבר העברנו פה דיונים שהמצב החוקתי שלהם הוא שונה, ובמצב חוקתי זה אני יכול להנפיק להם מספר זהות.

פה מצב חוקתי - - -, אני מבין אני לא בורח, אנשים הם אנשים. רק מבחינה מהותית, כמו שאני יודע שכבוד יושב הראש מתייחס לתושב, מבחינה מהותית אם נחשוב על זה, הם תושבים לכל דבר. חלקם 18 שנים בארץ, משלמים מיסים, עובדים קשה, בואו ניתן להם את המינימום כבוד יושב ראש הוועדה. בהחלט.

אני מבקש בכל זאת להעלות איזושהי הצעה. אני מבין שלא יינתן במתווה המוצא מספר חד ערכי לעובדים זרים ואני מבקש שהאפשרות הזאת תיבחן, כי עובד זר עדיין שוהה במדינה, צורך שירותים, אין סנכרון לגבי הזכויות,

היסטוריה שלו. יש קושי רב לנטר אותו אם הוא, מה שנקרא, ירד מתחת לרדאר, ונכון יהיה שיהיה מספר מזהה חד ערכי לכל עובד זר שנמצא במדינה, כמובן אם גם כן הוא באשרה, כי ברגע שפגה לו האשרה או שהוא הפר אותה, תהיה לנו דרך באמת לנטר אחר פעולותיו ומיקומו. אנחנו מחפשים להוציא ולהרחיק את אלו שנטמעים פה, וזה משהו שאני מבקש שאנחנו ניתן עליו את דעתו, את דעתכם. ברור שהם יעשו את הבדיקה שלהם מה האפשרויות - - - מהמשטרה ביקשנו - - - וגם בנושא הזה אנחנו נמשיך לעקוב. סליחה, דובר פה בדיונים הקודמים לגבי ביומטריה לזרים. מערך הדיגיטל הלאומי העלה את זה, אני לא יודעת אם זה התקדם, כי אבל זה מתקשר למה שחבר הכנסת העלה עכשיו. אז אני אתקן, אנחנו לא העלנו את הביומטריה לזרים, ביומטריה נלקחת, יש גוף שאמון על ביומטריה, אנחנו ציינו בזמנו, בעבודה שנעשתה עם כמה משרדים שנמצאים פה, על דרך שאולי יתאפשר דרך מערכת ההזדהות הלאומית לעשות אגרגציה למספרים שמסתובבים במשרדי הממשלה ולייצר מספר אחד בשיתוף עם רשות אוכלוסין. עוד לא הגענו לזה, הרבה השקענו בא'2, א'4 בעקבות הוועדה, אבל זו האמירה. דני, לזרים האלה יש 77, נכון?

בביטוח לאומי אנחנו מנפיקים את המספרים של ה-77 לעובדים זרים שמגישים תביעות לגמלאות. כי עובדים זרים גם זכאים לחלק מקצבאות הביטוח הלאומי, כמו פגיעה בעבודה, אימהות, הוצאות אשפוז לידה וגם פשיטות רגל. אנחנו מנפיקים להם את המספרים המזהים 77, אבל זה לא לכלל האוכלוסייה, זה רק למי שמגיש תביעה. אני אוסיף ברשותך לגבי הביומטריה ששאלת, מבחינה חד-חד ערכית ברור שביומטריה זה הזיהי הכי טוב וזה גם נותן לך את התשובה, כי כל השאר גם תעודות זהות, גם מספרי דרכון, אפשר לעשות כל מיני מניפולציות שבסוף לא תדע האם זה באמת הבן אדם שאתה חושב שמולך. החוק של ביומטריה זרים מקודם, בשבוע הבא אמורים כבר להתחיל בדיונים. ואני מקווה שמדינת ישראל תגיע ליום שבכל משרד ממשלתי תהיה בו איזושהי מצלמה שתצלם את הבן אדם שממול וישר ידעו מי זה, ולא יצטרכו כל מיני ניירות וכל מיני מספרים וכל מיני דברים אחרים. זה מה שבהכרח אבל יחייב את כלל המערכות שנותנות שירותים ומגיעות איתו במגע, להיות מסונכרנים עם אותה מצלמה שתדע לדבר באותו שפה. זה הצורך. אין יותר אידיאלי מזה. מסכימים איתך לגמרי. לפני שנסיים, הייתי בשבוע שעבר במשטרת ניו יורק, הם את הביומטריה גם מחברים למצלמות הפרטיות של הגופים הפרטיים בניו יורק. זאת אומרת, עד כדי כך המערכת עובדת שם. כל הגופים הפרטיים והחנויות והקניונים והכל מחובר למערכת הביומטרית של המשטרה. מבורך יושב הראש. זה לא מבורך, זה לוקח את הפרטיות לאנשים יש על זה דיון, מבורך אני לא יודע, בואו נשאיר את זה פתוח, לא נשאיר את הכול בוועדה פה.

הזהירו אותי כשהקמתי את הוועדה, אמרו לי תשמע זו ועדה שיכולה לדון על הכול אז תיזהר. אז בוא נשאיר את זה, נשאיר עוד כמה דיונים לעוד כמה ועדות. תודה רבה אפשר להגיד שזה תהליך בינלאומי שקורה, כל הנושא של הביומטריה בכלל,

כל מזרח אסיה כמעט נכנס רק עם ביומטריה, ארצות הברית, זה משהו שהולך ומתרחב בכל העולם. בסין אתה מנוטר בכל פניה שלך, החל מהסים שנותנים לך.

תודה רבה לכולם, תודה רבה אייל, תודה רבה למשרדים, תודה רבה יואל, תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.